לחבר הכנסת שנוכח והייתה חברת כנסת נוספת, אפרת רייטן, שלא כאן. אני רוצה קודם כל לברך על היום הזה שאנחנו מקיימים בכנסת יום הסטודנטית, יום הסטודנט, בסימן חיובי וגם בנושאים שצריך להישיר מבט ולהסתכל למציאות בעיניים ולכן, הנושא שאנחנו דנים בו היום:

טיפול ומאבק באלימות מינית ומגדרית באקדמיה ובהשכלה העל-תיכונית, סעיף 2. וכן דיווח לפי תקנה 9(א1)(5) לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח-1998. כמובן שהדיווחים נכונים לשנת 2022. עורכת הדין ענת מימון, את רוצה לומר כמה מילים על החוק ועל חובת הדיווח? אני גם רוצה לברך את הרשות לקידום מעמד האישה, את איילת רזין ואושרה פרידמן, שנמצאות איתנו. כמובן שהדיווח הוא גם דיווח לוועדה אבל גם דיווח לרשות, ואני אאפשר קודם כל לכן להציג לרשות את הנתונים. אני רוצה גם לברך את התאחדות הסטודנטים. מי כאן הנציג או שהוא בדרך לכאן? המנכ"ל?

אני מנהלת קשרי ממשל. ברוכה הבאה. ברכות על הדיון כאן, בכנסת, ובעוד ועדות. יש פה גם את יו"ר השדולה, חבר כנסת טור פז, וגם אני אציין את חברי הכנסת שיזמו את היום הזה, ביניהם חברת הכנסת אפרת רייטן, חבר הכנסת אושר שקלים, חבר הכנסת אוהד טל, חברת הכנסת אתי עטייה. אני חושבת שכל-כך חשוב, כל-כך נכון. כולנו היינו במקום שלכם. האמת היא שאם את כבר אומרת את זה אז אני אגיד שאנחנו חווינו הירתמות אדירה של חברי הכנסת ואפרת בראשם. חברת הכנסת אפרת רייטן וחבר הכנסת אושר שקלים במקביל. גם אופוזיציה וגם קואליציה, ואני באה מדיון על חוק ביטול עבירת ההתיישנות בעבירות מין גם שם באמת זה היה בסימן של שיתוף פעולה, של הבנה שיש נושאים שאין אופוזיציה או קואליציה אלא שירות הציבור נטול אינטרסים פוליטיים, ואני אומרת שיש איזו תחושה שהייתה איזו עליית מדרגה ביום הזה, ואני מקווה שזו גם המגמה. אנחנו יכולים לראות את זה לפי שיתופי הפעולה. אז חבר שלנו לעצם הדיון זה שי, המנכ"ל שלנו, שמיד יגיע מוועדת החינוך. יש לנו לא מעט לומר על הנושא הזה, זה מאוד חשוב. תודה רבה. אנחנו נעבור קודם כל לרשות לקידום מעמד האישה, תודה שאתם כאן. יש לכם מצגת?

אושרה מיד תציג אותה. אני רק לברך במילה או שתיים: אז אני אתחיל בחצי הכוס המלאה קודם כל, באמת דיון חוצה מגזרים וחוצה מפלגות וחוצה פוליטיקה ושכולם מתכנסים סביבו וזה חשוב. אנחנו רואות עלייה בדיווח, מיד ניכנס ממש לרזולוציות. אני יכולה לומר שהקצוות שהיו יותר פרומים הולכים ומתהדקים בעבודה המשותפת שלנו. יש לנו שותפים ושותפות במוסדות, במל"ג וכמובן מול התאחדות הסטודנטים וכמובן בליווי צמוד והדוק עם הוועדה. הקצוות הפרומים הולכים ומתהדקים ואנחנו צועדים כול פעם עוד צעד בלתת מענים טובים יותר עבור נפגעים ונפגעות. יש לנו גם בקרוב , וחברי דיברו על זה, הכשרה ייעודית בנושא כדי לתת עוד כלים, כדי להציף עוד נושאים. ועכשיו אני אדבר על חצי הכוס הריקה במקום שבו יש אוכלוסייה כל-כך גדולה, גם של עובדים ועובדות, גם של סטודנטים וסטודנטיות וגם של סגל אקדמי, סגל מינהלי, 447 דיווחים זה כלום. ועם כול המאמצים שאנחנו עושים, כול אחד בגזרתו, זה עדיין לא מספיק. יש לנו כברת דרך עצומה לעשות כדי לדייק את המענים שאנחנו נותנים, להיות כתובת טובה יותר עבור נפגעים ונפגעות, ואנחנו צריכים להאיץ את הצעדים שלנו. יש מוסדות שלא דיווחו בכלל, בניגוד לחוק. יש מוסדות שדיווחו על אפס הטרדות - - שזו המסה העיקרית ונגיע לזה גם. כן, מיד נגיע לרזולוציות. כמי שמגיעה ממרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית אין דבר כזה אפס הטרדות. יש דבר כזה אפס פניות או זמינות או סובלנות או רגישות לקבל את הדיווחים.

המוסד לא מהווה כתובת עבור מי שעוברת עבירת פגיעה, לא משנה איפה הם נמצאים, ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן, כדי לשמוע, כדי לעשות עבודה טובה יותר. כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכול השותפים והשותפות ובמיוחד לשותפתי אושרה ולמאיה, שהובילו את הנושא הזה בתוך הרשות. תודה רבה. אנחנו נעביר את זכות הצגת הנתונים לאושרה פרידמן, בבקשה. תודה על הפעילות שלכם. תודה רבה. אני מצטרפת לברכות וליום המיוחד הזה. זו כבר שנה שנייה, לפחות מהצד שלנו, בתפקידים שלנו, שאנחנו מציגות את הנתונים. (באמצעות מצגת) אנחנו נגיד שהשנה, בניגוד לשנה קודמת, אחרי שהבנו שהיו אתגרים מאוד-מאוד משמעותיים מעצם העובדה שביקשנו להעביר את הדיווחים לטפסים מקוונים כדי שיעזרו לנו באופן שיטתי גם לנתח את הנתונים בצורה יותר מדויקת וגם לאפשר דיווח אחיד לכול המוסדות כדי שאפשר יהיה לראות את התמונה המלאה, גם עבדנו על שדרוג הטופס באופן משמעותי, ולטובת העניין פנינו לכלל הנציבות והאחראיות בקמפוסים השונים של כול המוסדות שיש כדי להקים פורום נציבות שאיתן נעשה היוועצות ולמידה, נשמע את הצרכים משטח וגם נחזק על הדרך את הנושא של הקשר שלנו עם השטח כדי לקרוא את התמונה בצורה יותר אמתית.

לנסות לבחון איזה נתונים אפשר להטמיע, ועל בסיס וולונטרי הצטרפו אלינו לא מעט נציבות, ואחרי עבודה ארוכה של בין ארבעה לחמישה חודשים יצרנו טופס שדי מקובל על כולן. בהקשר הזה אני אגיד - - בהמשך נבין גם למה זה וולונטרי.

ואני גם אגיד בהקשר הזה למה אני אומרת שהטופס מקובל על כולם, כי אני אומרת שהטופס מקובל על כולם כי אנחנו פועלים על בסיס התקנה, והתקנה מאוד מגבילה ככה שגם אי אפשר לשאול ולבקש כול דבר, ואולי זה נושא להמשך. אז מצד אחד אנחנו רואים עלייה בדיווחים, שהיא עדיין לא מספקת וכולנו מבינים,

שבאמת אין שום הלימה למציאות.

גם האקדמיה היא בבועה של החברה הישראלית,

ולצד זה שאנחנו רואים שכן יש עלייה איטית מאוד בדיווחים, אנחנו רואים שיש גם עלייה באלה שטוענים שאין להם הטרדות. אם אנחנו בשנים 2015-16 היינו על 35% שאמרו שאין אצלם הטרדות,

צריך להסתכל רגע על מספר המוסדות שדיווחו אם

מבחינת המוסדות המדווחים אבל עדיין, במהות הדיווחים והתלונות יש לנו איזה

אותו. גם ההתפלגות מבחינת המשרדים, שזה גם ניתוח חשוב בפני עצמו אפשר לראות את העוגה והחיתוכים, שאמנם רוב המוסדות הגדולים חלוקים. זאת אומרת, יש פה חפיפה כי יש מוסדות שהם תחת כפיפות של שני משרדי ממשלה שונים, ופה אני אגיד שיש שיתוף פעולה מאוד-מאוד הדוק בין משרדי הממשלה